אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה של הוועדה המיוחד לענייני רווחה ועבודה. בהתאם להוראות סעיף 106א(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש

לעניין מינוי הוועדות המיוחדות מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת

אני רוצה לברך אותך בהצלחה בתפקיד ולהגיד לך שמירב מובילה את העולם של טיפול בקשישים שהוא טבעי לוועדה הזו. היא תשתף פעולה ותיזום איתך הובלת מהלכים עבור כל האוכלוסיות

מיד תקבלו הזמנות לשני דיונים מאוד חשובים: היערכות הביטוח הלאומי וגם היערכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אי-אפשר להתעכב.

זה רגע משמח בגלל חשיבות התפקיד שמוטל עלייך. זו ועדה מאוד חשובה גם בגלל הנושאים שנדונים

מברוק. תודה. אני רוצה לברך את כולנו שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אני נרגש מאוד מכך שאת, על כל הכובעים שאת חובשת, עומדת בראש הוועדה הזו. זה כבוד גדול למדינת ישראל, אני גאה להיות כאן ברגע הזה ובמקום הזה. אנחנו נשתף פעולה, לפעמים נתווכח. יש לנו משימה אדירה אבל עצם העובדה שהלכנו למערכה שלא יודעת להבחין מה הבן אדם חושב ומה הנטיות שלו וכולי זה יפה וראוי.

במבט היסטורי, שאנחנו עושים את זה כל-כך מאוחר. מוטב מאוחר מאשר אף פעם. עוד מעט רצים לרשות הממשלה. יש לנו משבר כלכלי קשה, משבר חוקתי קשה, והעדות לכך היא שחברים אחרים שצריכים להיות כאן אינם נמצאים ואני מקווה שהם יצטרפו. המשימה הגדולה שלנו היא לוודא שהממשלה וזרועות הממשלה בוחרות בדרך הנכונה. לא דרך של הגדל אי-השוויון והפירוד בין שבטי ישראל, אלא דרך של ערבות הדדית וקירוב והקטנת אי-השוויון. עוד משפט אחד שבעיני הוא קריטי ושעליו נצטרך לעמוד מול ועדות אחרות ומול הממשלה: אומרים שיש רזרבות ושמעולם לא היה מצבנו טוב יותר. יש לכך מחירים אדירים בהקשרים שונים, אבל אם כך הדבר צריך להשתמש ברזרבות אלו בצורה חכמה בתקופה זו. תודה לחבר הכנסת שוסטר. ריגשת אותי בדבריך כאן וכן בדבריך בווידאו שנשלח אלי. פה זו ועדת רווחה ועבודה, יכול להיות שיטענו שנושאי הקורונה הם עבור ועדת הקורונה, אך אנו באנו על מנת לשפר את המצב ולתת מענה לכל. אנחנו נשתף פעולה עם חבר הכנסת שלח ועם ועדת הקורונה שהוא עומד בראשה, נמצא איך להתחלק בנטל.

רוצה לברך את חברתי, חברת הכנסת המדהימה, עאידה תומאס לימן. זו ועדה שמתחברת לחזון של הרשימה המשותפת. מי כמונו יודע מה זה פגיעה באוכלוסיות מוחלשות. אני בטוחה שתוסיפי רבות לוועדה זו. זו ועדה חיונית בזמן זה, איננו רוצים רק לשטח את עקומת הקורונה אלא לשטח את עקומת האבטלה והעוני, הפגיעה בקשישים, הפגיעה בקטינים, באנשים בעלי מחלות כרוניות. אנחנו יודעים שאלו הניזוקים הגדולים ביותר במצב חירום זה. אני מקווה שוועדה זו תחצה כל קו פוליטי ושתאחד אותנו טובת האזרח והפרט ללא שום הבדל של היבט פוליטי זה או אחר. תודה.

גם אני מצטרף לברכות,

אני בטוח שכולנו נאחד כוחות על מנת לעשות עבור אזרחי ישראל בתקופה כל כך קשה. צריך להבין שיש המון אנשים אובדי עצות שאינם מקבלים תשובה ברורה מהפוליטיקאים, מהאנשים שאמורים להחליט איך יראה העתיד שלהם.

שכירים, אנשים במצוקה, עמותות סיוע נטולות תקציב ועוד. הוועדה נוגעת בכל נושא במדינת ישראל וצריכה לסייע לוועדת הקורונה. אני מקווה שכמה שיותר מהר ניכנס לעבודה ונביא את כל הגופים הרלוונטיים. בהצלחה. שמח מאוד להיות פה. סוריאליסטי ועצוב שרק אנחנו פה. זהו אחד הימים הבזויים של חברי גוש הימין שבוחרים לא לעבוד עבור ציבור המצביעים שלהם. יש משהו מרגש בזה שאפשר להתחיל לעבוד ולעשות דברים עבור הציבור ששלח אותנו לפה. זו סגירת מעגל עבורי מעבודתנו המשותפת בעבר, את בתפקיד יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ואני בתפקיד יושב-ראש אגודת הסטודנטים. הלוואי שנצליח לקדם דברים חשובים עבור כל האזרחים. מברוק עאידה. את נמצאת פה בזכות וברגע הנכון.

שמי שייפגע ממנו אלו בעיקר השכבות המוחלשות. את מנהיגה שיש לה תפיסה הוליסטית שתיאבק למען המוחלשים. מי כמוך מכיר את הסיסמא: "פועלי כל העולם התאחדו". זה חשוב כי יש ראש ממשלה שאני מקווה שיסיים את תפקידו בהקדם האפשרי. הוא שיסע מוחלשים במוחלשים. אני בטוח שאת תהווי כתובת לכל המוחלשים במדינה ותקרבי ביניהם למען מאבק עבור זכויותיהם. היית יושב-ראש ועדה לקידום מעמד האישה. זה היה רגע היסטורי, וכולם זוכים איך ניהלת את הוועדה הזו במקצועיות ומתוך אידיאולוגיה שנאבקת למען שוויון מלא. לפני שעה קלה הייתי בוועדה למאבק בפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. את הוועדה מנהל חבר הכנסת מנסור עבאס מהרשימה המשותפת. יש לנו עוד שתי ועדות, האחת היא ועדת משנה בנושא הקורונה והשנייה היא ועדת משנה בוועדת הכספים. אלו ארבע ועדות חשובות מאוד עבור הציבור המוחלש. אנחנו ניאבק על מנת שהמוחלשים יקבלו את כל הזכויות שלהם בתקופה זו. אני גאה בהשתתפות הזו, נכון שהיא מכחול לבן ושמאלה,אבל בכל זאת אני חושב שברגעים הללו החיבורים הללו הם נחוצים. יעתיק אל-עפיה, עאידה. שוקרן כתיר, תודה לכולכם. חבל שלא כל חברי הוועדה נמצאים פה, האחריות היא כבדה והצורך שקיים אצל הציבור הוא גדול, זה מחייב אותנו להתייצב, לא במקרה קוראים לנו "עובדים חיוניים" בתקופה הזו. אנחנו צריכים להמשיך ולעבוד אפילו קשה יותר מבימים רגילים. איני מבינה איך אפשר שלא להגיע לישיבות ולקדם דברים. אני יודעת שהוועדה הזאת זמנית, איני משלה את עצמי, אבל אנחנו נמקסם כל רגע כדי לנסות לקדם נושאים. כבר היום התחילו לצאת מכתבים למשרדים בנושאים השונים. ביום שני נערוך שתי ישיבות חשובות שיפרסו את היריעה הגדולה, ונבין מה מתכננים, ונוכל להתחיל לשאול את השאלות. תוך יום או יומיים נשלח את שאר הלו"ז לשבוע הקרוב. יש הרבה עבודה ואני אצטרך את כל אחד ואחת מכם.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:30.